חברי הכנסת,

אני יכול לדבר אתכם באופן אישי בפתיחת ישיבה, כי מלבדכם אין כאן איש. היום יום רביעי, י"ח כסלו תשע"ב, 14 בדצמבר 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו פותחים היום את ישיבת הכנסת בשאילתות דחופות, ונתחיל בשאילתא של חברת הכנסת עינת וילף לשר הבריאות. קודם אני מבקש,

משר הבריאות לעלות ולתפוס את מקומו על דוכן הנואמים, ואז חברת הכנסת עינת וילף תציג את השאילתא בפניו, שהיא שאילתא המדברת בנושא: בריאות התלמיד, ביטול בדיקת הרופא בכיתה א'.

בבקשה, גברתי.

כבוד השר, במכרז בריאות התלמיד שפורסם בוטלה בדיקת רופא בכיתה א'. דרישות המכרז הן 20 שעות רופא ל-1,000 תלמידים בשנה, כלומר כ-1.2 דקות בשנה לתלמיד ועשר שעות שבועיות לבית-ספר. רצוני לשאול: 1. האם המשרד מודע לכך? 2. כיצד בכוונתו לפעול? את יכולה לשבת ואחר כך את תחזרי. כבוד השר. תודה. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת וילף, משרד הבריאות מינה ועדה מקצועית בין-תחומית בראשות רופא ילדים בכיר ומנוסה, בהשתתפות נציגים ממגוון ארגונים ותחומי בריאות, כולל נציגי אקדמיה, לבחינת כלל השירותים הניתנים במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד. ההמלצות של הוועדה כללו שינויים רבים בתוכן ובמבנה של השירות. חלק מההמלצות היו הוספת שירותים, כגון שירותים לחינוך וקידום בריאות, וחלק מההמלצות היו הורדת שירותים, כגון הורדת בדיקת רופא לכלל תלמידי כיתה א'. ההמלצה להורדת בדיקת הרופא בכיתה א' התבססה על ניסיונם של חברי הוועדה ועל העדויות המדעיות בנושא זה. תפקיד הרופא בשירותי הבריאות לתלמיד הוגדר מחדש, ויהיה לתת ייעוץ רפואי לצוות בית-הספר, לתלמידים ולהוריהם, בדגש על קבוצה מוגדרת של ילדים בסיכון, כגון ילדים עם מחלות כרוניות ברקע.

חישוב הזמן לתלמיד שמצוין בפנייה איננו מדויק, היות שפעילות הרופא תהיה מכוונת לקבוצה מוגדרת של ילדים בסיכון הזקוקים לייעוץ רפואי. חשוב להדגיש שוב כי הושקעה מחשבה רבה בתכנון מחדש של שירותי הבריאות לתלמיד בכלל ובתפקיד הרופא בבתי-הספר בפרט והתאמתם לצרכים העכשוויים של התלמידים ומערכת החינוך. לאור המלצות הוועדה פורסם מכרז חדש להפעלת השירות והוחלט על החזרת השירות למדינה במחוזות דרום ואשקלון של משרד הבריאות, כדי להתמודד עם הקשיים הייחודיים של מתן השירות באזורים אלו. אנחנו קרובים לפרסום המכרז בימים הקרובים. בבקשה, חברת הכנסת וילף, שאלה נוספת. להודיע לחבר הכנסת טיבי שהוא צריך להיות פה. תודה לך על תשובתך. אם יורשה לי, עד עכשיו ההמלצות בעבר, הוצאת שירותי הבריאות והאחיות מבתי-הספר, לא היו בדיוק הצלחה גדולה. ההחזרה רק באזור דרום היא חלקית ולא ראויה. צריך להחזיר את זה בכל מדינת ישראל. נדמה לי מדבריך שעולה שמיהרו להוריד את מה שהוועדה המליצה להוריד, ולא בטוח שנקבל את מה שהוועדה ממליצה להוסיף. אז השאלה אם אנחנו לא נמצאים עכשיו בסיטואציה שבעוד כמה שנים שוב נצטרך לעשות דיונים וועדות על הבכייה לדורות של ביטול בדיקת הרופא בכיתה א' ולשאול איך עשינו את זה. תשובתי, א. שאנחנו לא ביטלנו, שינינו את המתכונת של הרופא.

לא פיטרנו את הרופא ולא אמרנו שהוא לא צריך לבוא. אמרנו שהוא יטפל בדברים אחרים, שיותר חשוב לשים דגש עליהם, מה שלא עשו עד היום. לכן אני לא רואה חשש. אני אשגיח על כך כי אני חושב שזה דבר חשוב שרופא יהיה שם. כבוד השר הנכבד, עד לפני כמה שנים, כשסגן ראש הממשלה ואני היינו בגימנסיה, היתה אחות בגימנסיה מלבד רופא. ואחות בגימנסיה, כאשר הילדים היו צריכים לא רק הדרכה אלא עזרה ראשונה, היתה בצריף. בוודאי, בוודאי, בצריף, בצריף, בצריף. אז היו הולכים לאחות. היום אין אחיות יותר כי היום אנחנו ביטלנו את השירות הכל-כך חשוב, כי זה לא רק, אז אין רופא לכיתה א'.

אדוני היושב-ראש, אני חייב להגיד לך, אני אומר את זה היום בחיוך ולא בכעס, כמו שאמרתי לפני כמה שבועות כאן, אני מצאתי משרד שעשה הפרטה של כל מיני שירותים שאני באופן קיצוני נגד, אבל מה לעשות? באתי למשרד ומצאתי הפרטה. במקום לבוא להגיד לי תודה רבה, שאני הראשון כרגע שמחזיר, שמחזיר, היתה לי הסכמה סוף-סוף אחרי מלחמה עם האוצר על מחוז הדרום, ואחר כך, ברגע האחרון הוספתי גם את אשקלון.

ידע כבוד השר שאנחנו לא אומרים את זה לשר בנזיפה אלא אנחנו אומרים את זה בתקווה. חברת הכנסת עינת וילף העלתה ואנחנו בנשיאות אישרנו זאת כשראינו אוזן קשבת לנושא שהיא מעלה. אנחנו נגד הפרטה, אני נגד הפרטה. אגב,

כשסוף-סוף משרד הבריאות עושה את זה בדרום ובאשקלון, אמרתי למשרד בימים האחרונים: הנה, העיניים של המדינה אליכם. אם אתם תיכשלו, חלילה וחס, אז אין סיכוי יותר, כי יראו כולם שאנחנו לא יכולים. אם נצליח, אף אחד לא יכול לפתוח את הפה להגיד נגד.

אני רואה את זה כמבחן עבורי כרגע, ואני מבטיח להכניס את כל האמצעים, מה שניתן שם, כדי שיצליח שם עניין בריאות התלמיד.

אנחנו פונים אליך מתוך ידיעה שיש תשומת לב והבנה.

אנחנו מעלים את הנושא לא מתוך התרסה, כי אנחנו יודעים שאת זה לא אתה עשית, אבל אני חושב שהדבר הזה, האחיות והרופאים בכיתות, ובעיקר בבית-הספר, זה דבר חשוב ביותר, לא רק כעזרה ראשונה, גם כהדרכה. תודה רבה לחברת הכנסת וילף. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי לעלות ולהציג את השאילתא לשר, שאילתא 356 בנושא: מחסור חמור באחיות. חבר הכנסת טיבי, נא להקריא. אחרי זה תוכל כמה שאתה רוצה להוסיף. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, מכובדי הנעלה סגן השר ליצמן, אגב, כך כותב ליצמן, מכובדי הנעלה, כשהוא עונה במכתבים. הוא מיטיב להתייחס אל המכותבים שלו. זה חינוך, זה עניין של גרסא דינקותא. יכול להיות, יכול להיות.

שיעור האחיות לנפש בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD, וכיום קיימת מצוקה חמורה. בדרום המצב חמור במיוחד. ברצוני לשאול: 1. האם קיימת תוכנית להתמודדות עם המחסור? 2. האם קיימת ועדה משרדית המטפלת בנושא? 3. אם כן, האם תגיש הוועדה מסקנות ומתי? נא לשבת, תוכל אחר כך להרחיב.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, 1. משרד הבריאות פועל על-פי תוכנית מובנית להתמודדות עם המחסור מזה שלוש שנים. 2. בוועדה פועלת ועדה רב-מקצועית אשר הוקמה לפני כמה שנים, ותפקידה לדון בסוגיות כוח-האדם הרפואי ולהמליץ על קווי הפעולה. הוועדה מעדכנת את המלצותיה בהתאם לנתוני כוח-האדם המשתנים. 3. המלצות הוועדה ניתנו בשנת 2010, ומאז פועל משרד הבריאות בשיתוף עם משרד האוצר, המל"ג וארגוני האחיות לקידום היעדים, אשר יגדילו את כוח-האדם לשיעור של 6.4 אחיות ל-1,000 נפש, השיעור שהוכרז כמטרת היעד. השגת היעד מתוכננת לשנת 2025, ועד אז צפויה ההכשרה להתייצב בהיקף של 3,000 אחיות חדשות בשנה. בעקבות פעולות אינטנסיביות, שכבר מתבצעות, הוכפל היקף ההכשרה, ובשנת 2011 החלו לימודי סיעוד 2,000 סטודנטים. לקראת 2012 צפויה עלייה במספר לומדי הסיעוד בעוד כ-400 סטודנטים. עד עתה נעשו הפעולות הבאות: א. תוספת מקומות ותשתיות לימוד, מכסות ההכשרה לסיעוד בכל האוניברסיטאות גדלו, ונפתחו ארבעה חוגים ללימודי סיעוד במכללות אקדמיות,

זה שלוש שנים מנוהלת תוכנית רחבת היקף להסבת אקדמאים לסיעוד. במסגרת זו מוסבים כ-500 אקדמאים בשנה, ג. נעשתה פעולה ייחודית לתגבור כוח-האדם בנגב, הוספו כ-50 תקנים לשירותי בריאות הציבור, גויסה כיתה ייעודית באוניברסיטת בן-גוריון של סטודנטים בדואים המיועדים לתרום לבריאות הפזורה, וניתנו תגמולים ומענקים מיוחדים לאחיות שהתחייבו לעבוד בנגב. תוכנית הליבה המחייבת למבחן לרישום בסיעוד הותאמה לצרכים, ובהתאם לכך קוצרה להיקף המאפשר הכשרה אינטנסיבית בשנתיים. חבר הכנסת טיבי, אני רוצה לציין שמה שהבדואים זכו שם אני מנסה כל הזמן לקבל לחרדים ולא מקבל, הכשרה שהותאמה לצרכים, אם תשים לב. מוצלח כמו טיבי, גם אתה היית מקבל. אז הרי אני צריך להיות באופוזיציה, לא. מוצלח. לא אמרתי אופוזיציה או קואליציה, בשנת 2012 תחל תוכנית בת שנתיים להכשרה למקצוע אחות מוסמכת בכל בתי-הספר לסיעוד בישראל. בהתאם לתכנון ההכשרה, שכבר מיושם, צפויות בשנתיים הקרובות התוצאות הבאות:

צורכי הדרום לכוח-אדם ימולאו עד סוף 2012, ב. בשנים 2012 ו-2013 תיפתחנה עוד שתי תוכנית לימוד במכללות מתוקצבות,

לקראת 2013 צפויות להיפתח עוד שתי תוכניות ללימודי סיעוד במכללות בדרום. אני אחכה לשאלה נוספת, ואז אני אענה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אחריו, חבר הכנסת זבולון אורלב,

חבר הכנסת טלב אלסאנע ישאלו שאלות נוספות. הזכות הראשונה היא כמובן לך. אדוני סגן השר, יש מצוקה, אבטלה קשה, בקרב מורות ערביות, אלפי מורות. עלתה כמה פעמים האופציה לעשות הסבה מקצועית של מורות לאחיות, למי שרוצות, למי שמעוניינות בכך. האם אדוני מכיר את הנושא? האם אדוני מוכן לשקול את הנושא? זה נושא רב-מערכתי. כך הוא פותר גם את המצוקה של האחיות, אבל בעיקר פותר את המצוקה של אבטלת מורות. חבר הכנסת אורלב,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן השר, אני מאוד מעריך את המאמצים ששמעתי עליהם בתשובה, על מתן מענה למחסור באחיות. מניסיון במערכת החינוך, עד לפני 20 שנה מורה מוסמך היה יכול להיכנס וללמד. אחרי זה הוא היה לומד שנתיים. לאחר מכן העלו את הרמה למורה בכיר, שלוש שנים.

אם הוא לא אקדמאי, הוא לא יכול להיכנס גם לכיתה א'. מכיוון שמקצוע האחיות בתחרות עם מקצועות אחרים, והוא מקצוע קשה, לפחות אחיות בתי-חולים עושות משמרות וכדומה, אין ספק שאקדמיזציה של המקצוע הזה תגדיל את היוקרה ותעלה את השכר. למשל, בית-הספר לאחיות ב"שערי צדק" עכשיו החלנו את החוק שבוגרי צה"ל ושירות לאומי שלומדים במכללות בירושלים יקבלו שנת לימודים חינם. הואיל וזה מוסד לא אקדמי, זה לא חל עליהם. הם

אשאל את זה כשאלה: האם תהיה מוכן לשקול לפתוח במהלך של אקדמיזציה מוחלטת של מקצוע האחיות כדי להביא לכך שרבות יותר יבואו למקצוע הזה? אתה צריך רק להבין שהדרישה הזאת יכולה ליצור תנאי סף הרבה יותר קשים.

יש ויכוחים. אני אענה על זה. אדוני היושב-ראש, יש תנאי סף למקצועות שונים. תנאי הסף לרפואה הם לא תנאי הסף להוראה, ובהוראה זה לא כמו בפיזיקה. אפשר לסדר גם את סוגיית הסף.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, אם אתה כבר התפנית, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד סגן השר, בתחילת דברי אני באמת רוצה לברך את סגן השר על ההיענות לגבי פתיחת הקורס המיוחד לצעירות הבדואיות בשיתוף פעולה עם בית-החולים "סורוקה" והפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון. אין ספק שזה צעד חשוב. זה צעד קטן, אבל זה צעד חשוב מאוד גם לאותן סטודנטיות בדואיות, שלא היו מתקבלות אלמלא אותה מסגרת מיוחדת וייחודית. כבוד סגן השר, שאלתי היא, מדוע לא להגדיל את מספר הסטודנטים שמתקבלים או מתקבלות במסלול הרגיל לפקולטה לסיעוד, כדי למנוע את המצב שיש לנו קבוצה או מסלול מיוחד, לקלוט ולהקל על תנאי הקבלה ולאפשר להן להשתלב במסלול הרגיל ולהגדיל את מספר התלמידות,

לדעתי, זה ייתן מענה למחסור המשמעותי במחוז דרום.

חצי שאלה. השאלה היא שלך, אז מותר לך. אבל אם כבר, תלך למיקרופון, כדי שכל הצופים, אדוני, יש בית-ספר לסיעוד בנצרת. ביקשתי ממך ואני שב ומבקש לתמוך בבית-הספר, להגדיל את מכסת הסטודנטים המתקבלים, סטודנטיות בעיקר, כדי לשרת את האזור ולעזור בצמצום המצוקה בקרב אחיות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת טיבי, אשמח מאוד שתהיה הסבה מקצועית. אם יש מיותר, אני אשמח מאוד. יש מחסור באחיות, ואני צריך כל אחות פנויה. אני אספר לכם שוב, אני חושב שאני סיפרתי את זה במליאה ואני אגיד את זה עוד פעם כאן, שאני רציתי לרתום אחיות חרדיות, כך שבמקום ללכת להיות מורות הן ילכו להיות אחיות בטיפות-חלב ובבתי-ספר. חבר הכנסת אורלב, זה נוגע מעט גם לשאלה שלך. אמרתי שניסיתי להכניס נשים חרדיות למסלול אחיות טיפות-חלב ובתי-ספר, שזה מטעם הרבנים היה לי יותר קל, ורציתי שייכנסו. אמרו לי: אי-אפשר כי אין להן תואר. אמרתי להם שלאותה אשה יש תואר של מורה מוסמכת המוכר על-ידי משרד החינוך, והיא מורה והיא מקבלת שכר כמורה מוסמכת,

נכון שהיא לא עברה את המבחן של הבגרות, היא עברה את מכון סאלד. אתה היית גם ברווחה וגם בחינוך, ואתה מכיר את זה. אמרו לי: לא. תשים לב שבתשובה שלי אמרתי קודם לטיבי שמה שהם קיבלו לגבי הבדואיות הבנתי. אני לא הצלחתי עדיין לסדר

גם להן אין שם בגרויות, זה לא סוד, אז הם התאימו משהו. אני לא רוצה לספר לכם איך נודע לי בכלל על זה,

היה לי ערב אחד עם שגריר ארצות-הברית ומישהי ניגשה אליו וסיפרה לו. היא כנראה לא ידעה שאני סגן שר ואני מבין אנגלית ושמעתי את זה. למחרת בבוקר צרחתי במשרד הזה איך עושים אפליה, אבל תתפלא לשמוע: מאז, שנה וחצי, לא קיבלתי עדיין. אני מוכן להיות, שלך בעניין הזה.

אני אשמח מאוד, כי אני חושב, א. שיש לי מחסור גם בטיפות-חלב, וזה בכלל חדש, יש מחסור. וגם בבתי-ספר.

אני בהחלט, אני ואתה עזרנו יחד עם שלי יחימוביץ, כשהיינו בוועדת הכספים בראשותך, לטיפות-החלב.

כן, טיפות-חלב. לטיפות-חלב בהחלט עזרנו. אני מדבר על אחיות. מה שקורה כאן הוא שיש מחסור. אני אשמח מאוד, ואנחנו נעשה כל מה שצריך.

חברי הכנסת אורלב וטלב אלסאנע,

אתם מכניסים אותי כרגע לנושא שאני מניח שאתם יודעים שזו מלחמת עולם במשרד הבריאות. לקחת אחיות, הרי נלחמו כל הזמן שיהיו להם רק אחיות עם תואר,

ופתאום להגיד "מוסמכת", להוריד ברמה, וצועקים לי, ותתפלא לשמוע, אני דווקא תומך בעמדה שלך, כי אני חושב שאחיות, אני לא בטוח שעד כדי כך צריך תואר, אני אגיד לך את כל האמת. אבל יש תואר, יש מלחמה. כרגע יש דיונים, יש מלחמה, בכל מיני כיוונים. אני אומר את זה לשניכם, כי זו אותה תשובה על כל השאלות כאן, האם להיכנס לזה או לא, האם להוריד משהו. יכול להיות שבבתי-החולים לא, לא צריך להוריד, יכול להיות שלמשל בטיפות-חלב אפשר, בבתי-ספר אולי, ודאי שכן. צריך לחפש את האיזון הנכון כאן,

זה באמצע הדיונים. אבל מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד: אני קורא לכל מי שרוצה להתפרנס בפרנסה מכובדת, יש אחות מעשית, יש אחות מוסמכת, כן, כן, כן, כן. אני מדבר על, טלב אלסאנע, אני מדבר, נכון, אני מדבר בדיוק,

נכון, אני מדבר בדיוק על מה שאתה,

אני מדבר בדיוק על מה שאתה מדבר, רק מה? ביטלו את זה. השאלה היא אם להחזיר את זה או לא, זה הסיפור. ואני צריך עכשיו, ממש בתקופה האחרונה יש דיון, כי באמת יש לי מחסור באחיות, ואני אחפש. אני מקווה מאוד שאולי בתקופה הקרובה תהיה לי בשורה, ואז אני אשמח לעדכן את הכנסת. ההיגיון פועל לשני הצדדים: רצוי שאחות, גם בגלל היוקרה, וגם בגלל תפקידה, תסיים לפחות 12 שנות לימוד. כן, אבל, אבל לכתוב, לא, זה בסדר. צודק טלב, יש אחיות נפלאות, אדוני היושב-ראש,

שלא זכו לקבל, אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על, מה שאני ציינתי על "בית יעקב", הם עוברים את המבחנים כמו בגרות, כמעט אותו הדבר. מנכ"ל משרד החינוך,

יעיד בדיוק אם המבחנים של "בית יעקב" נופלים בהרבה מהבגרות.

אבל זה המצב. אני בכל זאת עדיין מקווה שאני אצליח בזה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לכבוד שר הבריאות, המכונה סגן השר. אני מזמין את סגן שר החוץ דני אילון לבוא ולעלות על הדוכן על מנת להשיב על שאילתא של חבר הכנסת דניאל בן-סימון בנושא: עמדתו של שר החוץ לגבי כשרות הבחירות ברוסיה. חבר הכנסת בן-סימון יקריא קודם את שאלתו. לאחר מכן נוכל לאפשר לך. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר החוץ, אני רק רוצה להעיר לפני כן: היו כאלה שכמובן אמרו שסגן השר לא נמצא באולם כי מתחמקים ממתן תשובה. אמרתי: אני מכיר את שר החוץ וגם את סגן שר החוץ, ואני בטוח שאפילו לא עולה בדעתם לא לענות על כל שאלה שחבר כנסת מגיש.

חבר הכנסת, אני מייחל ליום, אדוני היושב-ראש, שכשאני מפנה שאילתא לשר החוץ, שאני אזכה, עוד בכהונתי או בימי חיי, לראות אותו עולה לדוכן ועונה פעם אחת, לשמוע את קולו הערב בצורה ישירה בתשובה על שאלה שלי. אני מקווה שזה יקרה עוד בחיי. אבל בכל מקרה, לשאלה, סגן שר החוץ. ב-4 בדצמבר נערכו בחירות ברוסיה, אחמד טיבי, אפשר לשאול שאלה כאן או שלא? לא, לא, לא, מכובדי, חבר הכנסת בן-סימון. חבר הכנסת טיבי, אתה מעט מפריע לחבר הכנסת בן-סימון.

ולכן, ונערכו בחירות, להקריא, להקריא את, כן, כן. ומפלגת השלטון זכתה בבחירות. שר החוץ, ליברמן, נפגש עם ראש הממשלה, ולדימיר פוטין, ובעצם אישר את טוהר הבחירות. השאלה שלי, אדוני הסגן, היא: מדוע החליט שר החוץ לתמוך בטוהר הבחירות, למרות הביקורת הבין-לאומית שהושמעה כמעט בכל מקום? תודה רבה.

כבוד סגן שר החוץ, לפני שאנחנו נמשיך בתשובתו של השר, יש לי הכבוד לארח כאן אורח של הכנסת, את יושב-ראש האופוזיציה של יוון, מר אנטוניס סמאראס, הידוע, ואנחנו מקדמים אותו בברכה.

to our shrine to democracy. You are watching just now Question Hour to ministers, by the Members of Knesset, who are being asked by the people, who ask several questions. Every Wednesday we begin our session with Question Hour. Thank you. בבקשה, אפשר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה על שציינת את אורחנו רם המעלה, מר סמאראס, שאתמול היה לי הכבוד להיפגש אתו. יוון וישראל הן מדינות מאוד מאוד ידידות, חולקות ערכים, והייתי אומר שגם אינטרסים משותפים. אתמול היתה לנו שיחה מאוד מעניינת, אדוני היושב-ראש,

וציינו את התרומה, גם של יוון וגם של ישראל,

הציוויליזציה האנושית נשענת על שתי רגליים: היוונים שנתנו לנו את המדע ואת הפילוסופיה, והיהדות שנתנה את התנ"ך, ערכי המוסר,

אלה שתי הרגליים שעליהן נשענת היום הציוויליזציה, ויוון וישראל חולקות גם היום, אני חושב, אינטרסים ועתיד משותף, בהחלט ידידוּת גדולה. אנחנו מצטרפים לברכה שלך, אדוני היושב-ראש, למר סמאראס, שכיבד אותנו כאן בנוכחותו. ועכשיו לשאלתו של חבר הכנסת דניאל בן-סימון.

תסלח לי, אנחנו הרי ידידים, ואני רואה בשאלה הזאת טיפה קנטרנות,

אני רוצה לחזור על השאלה: מדוע החליט שר החוץ, שר החוץ לא החליט לתמוך. אנחנו ככלל, כמו שאתה יודע, לא מתערבים בעניינים פנימיים של מדינות אחרות. כמו שאנחנו לא היינו רוצים שמדינות אחרות יתערבו בעניינינו הפנימיים, יש לנו כלל, שאיננו מתערבים בעניינים פנימיים.

צריך לדעת מה היתה הסיטואציה ולהגיד אותה ביושר ובהגינות. הרי זה לא ששר החוץ בא והוציא איזו הצהרה מסוימת. היה פה אירוע דיפלומטי, שהוא אירוע דיפלומטי שגרתי, שבו שר החוץ התקבל לפגישה אצל ראש ממשלת רוסיה,

במהלך הפגישה, שהיתה פתוחה בחלקה לעיתונאים, נשאל השר שאלה והשיב תשובה. אני חושב שהתשובה היתה תשובה לגיטימית,

אני חושב, ניתן להסיר את העניין הזה מסדר-היום. בוודאי, לאור התשובה שלי עד עכשיו, אתה מבין שכמובן הסעיף השני, או השאלה השנייה שלך, כבר לא רלוונטית. בבקשה. יש לך עכשיו את כל הזכות לומר את כל מה שעולה על רוחך.

אדוני סגן שר החוץ, יש לי הערכה גדולה אליך כסגנו של שר החוץ המהולל, אולי המהולל ביותר שהיה בתולדות המדינה. אבל בכל זאת, הוא לא איש פרטי, הוא לא פיראט. הוא לא יכול לקחת את משקלה של מדינת ישראל, גם המוסרי, ולהיות מעורב בעניינים פנימיים של רוסיה. ואתה יודע, אתה יודע שלפני יומיים הוא אמר: מה ציפיתם ממני? מה אתם רוצים, שהקומוניסטים יעלו? תגידו לי, אם זו לא התערבות בעניינים פנימיים,

הוא אמר: יש לנו אינטרסים ברוסיה, אנחנו לא רוצים את הקומוניסטים.

כשאתה בא ואומר: אנחנו לא מתערבים,

מעט צניעות, כי לשר החוץ הזה יש הרבה תכונות תרומיות, אבל הייתי אומר שעידון הוא לא אחת מהן. ולכן הוא אמר את דעתו בישיבת הסיעה והוא לא הסתיר אותה, ומכיוון שאין לו בוס בממשלה הזאת, הוא עושה מה שהוא רוצה. אפילו ראש הממשלה הדף את התמיכה שלו, בעוד כל העולם אומר: רבותי, יש בעיה. לא רק זה, נשיא רוסיה אמר: אנחנו נחקור את טוהר הבחירות. והנה בא שר החוץ שלנו, שכבר עובד שלוש שנים כאילו הוא שר החוץ של עצמו, ומחייב את המדינה בכל מיני תחומים שאני אומר לך שזה לא הזמן לומר אותם.

בפוליטיקה בין-לאומית אין רק אינטרסים, יש גם מוסר. וכל המחאה בעולם היום היא גם בעניין הזה של להכניס מוסר לתוך עניינים בין-לאומיים. לכן, כשיש בחירות במדינה כמו רוסיה, כשנשיא, הוא שואל: האומנם? הוא רוצה לשאול האומנם. חבר הכנסת בן-סימון,

הביקורת שלך היא לגיטימית,

אם כי שמעתי את שר החוץ, ונדמה לי שהוא אמר שבמקומות שבהם היו משקיפים שנשלחו על-ידי כנסת ישראל. אבל אני, אתה רוצה לדבר בשמו גם? לא, לא, אני, הביקורת, הוא אמר: אנחנו לא רוצים קומוניסטים. אני רוצה שבסוף,

אבל אתה שואל, בסופו של דבר, את סגן השר. אתה צריך לשאול אותו שאלה. אז אני מבין שאתה יכול לנאום ולשאול אותו: האומנם? והוא יגיד כן או לא. אבל צריך גם להבין שבשאלה יש שאלות, ואדוני מביע את דעתו הנחרצת, בהחלט לגיטימית, אז צריך לצמצם. בבקשה, תמשיך.

אתה צריך להגן עלי, אדוני היושב-ראש,

ולא על הממשלה.

אני מגן עליך, רק אני מזכיר לך שזאת שעת שאלות. מה נשאר לנו? שמונה חברים,

אתה צודק, ואני נותן לך,

מה שנשאר לנו זה לומר את הביקורת המעטה. בלאו הכי שלטון אין לנו. אבל בצורת שאלה.

לכן אני אומר, אדוני סגן השר, שלאור הביקורת הבין-לאומית, ולאור הביקורת ברוסיה, ולאור הדברים שיצאו מלשכת ראש הממשלה שהדברים לא נאמרו על דעת לשכת ראש הממשלה,

אם יש איזו נימה של, אולי: אנחנו שותפים לרצון של הרוסים לבדוק את עצמם, או שאנחנו נהיה האחרונים בעולם שיתמכו בבחירות שנראות היום בחירות לא ישרות ולא ישירות.

חבר הכנסת אלדד,

ולאחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה.

אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אם פוליטיקה היא אמנות האפשרי אז דיפלומטיה היא אמנות השקר הלבן. אבל שקר לבן לגיטימי כשהוא בא להשיג הישגים, ואני מתבונן במערכת הקשרים שלנו עם רוסיה ורואה אותם מוכרים טילים מתקדמים לסוריה ולאירן, בונים כורים לאירן, נחלצים למנוע התערבות בין-לאומית בסוריה. אנא, בטובך כי רב, תצביע בבקשה על הישגים שיש לנו במערכת היחסים שלנו עם רוסיה. מה הרווחנו מהשקר הזה? תודה רבה. לא, אדוני קובע שהוא שקר, האם הוא שקר? צריך לשאול. בבקשה, חבר הכנסת ברכה. רוצים למנוע ממך לחזור לשלטון, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, צד את אוזני משפט שאמרת, שאנחנו לא מתערבים בעניינים הפנימיים של אחרים. זה נשמע קצת לא אמיתי, בוא נגיד, החל במה שהיה בדובאי עם אל-מבחוח, עבור באי-הכרה בתוצאות הבחירות הפלסטיניות ב-2005, אבל זה ערבים וטרור.

גם הבחישה במערכת הפוליטית האמריקנית מאחורי גבו של הנשיא אובמה, של ממשלת ישראל ושל גורמים הקשורים עם ממשלת ישראל.

נא לא לספר סיפורים מופרכים כאן מעל בימת הכנסת.

תודה רבה. אדוני השר, אתה צריך לענות רק על שאלות ולא על הערות. הערות הם רשאים לומר אבל אתה לא חייב לענות. תודה, אדוני היושב-ראש. רק דבר אחד אני רוצה להגיד, שנאמרים כאן דברים כקביעות היסטוריות, שביניהם לבין העובדות אין שום דבר. גם חבר הכנסת ברכה וגם ידידי חבר הכנסת אלדד, אתה קבעת שהיה פה איזה שקר לבן. לא היה, לא שקר ולא לבן, ולכן, מתוקף העניין הזה, אני מנוע מלענות אם היתה תמורה. משום שלא היתה בזה כוונה לקבל תמורה, אז אני לא חושב שאני צריך לענות על השאלה הזאת. זו ידידות שאינה תלויה בדבר.

לגבי שאלתו של חבר הכנסת בן-סימון, אז אני שוב רוצה להזכיר: היו שרים אחרים בעולם שהצהירו הצהרות והלכו לתקשורת. פה אנחנו לא עשינו את הדבר הזה. אני אומר שוב: במסגרת שאלה במסיבת עיתונאים, זה היה לגיטימי לשאול והיה לגיטימי להשיב בצורה ששר החוץ השיב. לא היה בזה שום פסול. שוב אני חוזר: אני חושב שהעניין הזה מאחורינו ואני לא חושב שצריך לעשות, לראות צל הרים כהרים.

אתה אומר שאין יסוד לדברים שאמרתי על ארצות-הברית. לחלוטין לא. גם אתה אישית לא בוחש, אישית. אני אישית לא בוחש, ואתה יכול לשים פה ספר, ואתה אומר אמת מעל בימת הכנסת. לחלוטין, לא. אתה גם ציינת כל מיני דברים שאני בכלל לא מבין,

על מה אתה מדבר בכלל? תודה רבה. תודה רבה לסגן שר החוץ. אנחנו מאוד מעריכים, וידעתי שאתה נמצא כאן ותימצא כאן בדיוק ברגע שבו תצטרך לענות על כל שאלה, קשה ככל שתהיה. אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה, אצלך בוועדה לא מרשים לאנשים להביע את דעתם? הם רק צריכים לדבר בדיוק לנושא של הסעיף? סגן השר יודע שלא מאמינים להם, לא לו ולא לשר.

אלה הן הערות שכל אחד יכול לשלוח כהודעה לעיתונות.

תודה רבה, רבותי. הם חוזרים על השקר הגס הזה במליאה כל הזמן. רבותי, הבוקר הוגשה לי בקשה לפי סעיף 30(א) לתקנון הכנסת, שבה ביקש חבר הכנסת מוחמד ברכה להעלות הצעה לסדר, מיידית, כמובן, לא נדון בה, הצעה לסדר לישיבה, והנשיאות אישרה לו, במשאל טלפוני בנושא, אני מקריא את הדברים שהוא אומר: השתוללות אנשי ימין בשטחים בימים האחרונים, שהגיעה לשיאה אתמול בשרפת מסגד בירושלים. בבקשה, יש לרשותך שתי דקות להעלות את העניין. כמובן, אנחנו בנשיאות הבאה נדון. הרשות ניתנה לו על-פי התקנון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עדים בימים האחרונים להשתוללות פרועה של אנשי ימין, בין שזה בשטחים ובין שזה בתוך מדינת ישראל, שהגיעה לשיאה אתמול בשרפת מסגד נוסף בירושלים. האחריות, לדעתי, אדוני היושב-ראש, אינה מסתיימת אצל הפושעים הקטנים שמבצעים את הפשעי,ם אלא מתחילה כאן, בבית הזה. ח"כים שמציעים להשתיק מואזינים במסגדים, בל יגלגלו עיניים כשהצעותיהם הופכות לאש בוערת במסגדים בטובא, ביאסוף ובירושלים. כמובן, צריך לטפל באותם חוליגנים פאשיסטים, אבל צריך גם להטיל את האחריות על האספסוף המעונב שיושב בבית הזה. אני לא פוסח, לא על הראשון, ראש הממשלה, ולא על האחרון, שיושב בספסלים האחוריים. המתקפה של אנשי הימין על בסיס צבאי שלשום בשטחים היא ביטוי לכך שהגולם קם על יוצרו. ימים רעים עוברים עלינו, חוקים אנטי-דמוקרטיים, ציד של ערבים בחוצות הערים, עקירת עצים, שדידת קרקעות. זה דומה למשהו מחריד וזה אכן מחריד.

אנחנו אומרים שצריך לפעול לפני שיהיה מאוחר, אבל האמת שזה כבר מאוחר מזמן. אבל כל עוד הפשעים האלה והמתקפות האלה היו נגד ערבים זה היה בסדר, כשזה הגיע ליהודים, אז עושים פוזה שמזדעזעים. צריך לעקור את העשבים הרעילים, שהפכו לדשא של כל הבית. תודה רבה, אדוני.

לעניין זה, כמובן אנחנו נחליט בניהול הישיבה. הנשיאות תחליט בשבוע הבא אם להעלות את העניין כהצעה לסדר או כנושא לסדר-היום. אבל אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת ברכה, בהתאם לתקנון רשאית הממשלה להגיב על כל אמירה הנאמרת בכנסת, וסגן ראש הממשלה ביקש להגיב על דבריך. אדוני סגן ראש הממשלה, אבקשך לעלות לדוכן ולהגיב על דבריו של חבר הכנסת ברכה או לעניין הדברים שחבר הכנסת ברכה הגיב עליהם. אדוני היושב-ראש, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, המעשים שקרו לאחרונה בהתקפה פרועה ואלימה על מחנה צה"ל ועל חיילי צה"ל אינם החצייה הראשונה של הקו האדום שאסור לחצות אותו. זה מתחיל בפעולות שקוראים להן בשם המוזר "תג מחיר", אבל זה פוגע רק בפלסטינים אז לא כולם מספיק מתרגשים, זה עובר לפעולות של הצתת מסגדים ופגיעה בהם, אז יש כאלה שאומרים: זה בכל אופן לא אנחנו, אחר כך זה פוגע באנשים גם בתוך מדינת ישראל, בציור על בתיהם או בהתקפות עליהם, אז אומרים: זה חלק מסוים במפה הפוליטית. עכשיו זה הגיע לחיילי צה"ל ולמחנה צבאי,

לא רק בבריונות מילולית אלא גם באלימות ממש ופגיעות באבנים על קצינים וחיילים. זוהי הרמת יד על הממלכה, זוהי קריאת תיגר על המדינה, זהו מעשה בריונות שצריך לעצור אותו כשהוא מתחיל. הוא מתחיל כשעוברים על החוק. החוק זה לא עניין רק למשפטנים, זה לא עניין לחברי כנסת שדנים בסעיף זה או אחר. החוק הוא החישוק שמחזיק את המדינה הזאת ואת החברה הזאת ביחד. החוק הוא הקובע את סמכות הממשלה לפעול, ואת סמכות בית-המשפט לפסוק. ומי שמרים יד על החוק, בוודאי בדרך אלימה ובריונית, צריך לנקוט נגדו אמצעים מספיקים, על-פי החוק, לא בדרך אחרת, כדי לעצור אותו. כי האש הזאת לא מלחכת את שולי המחנה.

היא יכולה להרוס את הבניין כולו. ולכן ראש הממשלה והממשלה לא רק מגנים את המעשים המבזים והמבוזים האלה, ולא רק עומדים כמובן לצדם של מי שנפגעו, אם זה אדם יהודי או ערבי או חייל של צה"ל, אלא הממשלה צריכה לעשות,

כל מה שהיא יכולה על-פי החוק, עם ארגוני אכיפת החוק שבידה, כדי להביא אנשים כאלה לדין, כדי להעניש אותם, אם יורשעו, על-פי חומר הדין. כי אנחנו, כמדינה וכחברה, חפצי חיים.

תודה רבה. עניינך יובא כמובן. אני מבקש לחדש את הבקשה ביום שני הבא, כדי שהנשיאות תחליט. אבל כהצעה, איך קוראים לזה? הצעה, לסדר. זו לא הצעה לסדר, זו הצעה לסדר-היום. לסדר הדיון.

לפי סעיף 30(א) זו הצעה לסדר הדיון. חבר הכנסת ברכה, הנשיאות נענתה לבקשתך, ואתה גם קיבלת התייחסות של הממשלה. אני מאוד מודה לסגן ראש הממשלה. אנחנו עוברים לחקיקה של חברי הכנסת. ראשון המחוקקים המבקש לקבל את יומו כאן ביום רביעי זה, הוא חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש הוועדה הנכבדה, ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה. הוא מבקש להעלות על סדר-היום את הצעת החוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלויות). חשוב מאוד. לעניין זה יש שתי הצעות נצמדות, והן יקבלו את הרשות. חבר הכנסת כץ, מהמקום, כי יש הסכמת הממשלה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כפי שאנחנו יודעים, מרכזי היום לאנשים עם מוגבלות מקיימים פעילות חשובה וחיונית, התורמת לרווחתם, דימוים העצמי ובריאותם של אנשים עם מוגבלויות השוהים בהם ולמעגל המשפחתי שמסביבם. מסגרות אלה מופעלות על-ידי עמותות וארגונים שונים במימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

נושא הארנונה לא נכלל בתקציב המסגרות האלה. הארגונים המפעילים את מרכזי היום נדרשים לשלם לרשויות המקומיות תשלומי ארנונה המסתכמים במיליוני שקלים. על חלק מהמסגרות מרחפת סכנת סגירה עקב אי-יכולת הארגונים והעמותות המפעילים לעמוד בנטל הארנונה. כלומר, בעוד יד אחת נותנת, היד השנייה לוקחת. הצעת החוק באה לתקן עיוות זה. היא מבקשת לקבוע כי מרכזי יום שבהם שוהים אנשים עם מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית הזכאים לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, יהיו פטורים מתשלום ארנונה. כמו כן, הצעת החוק שבנדון מציעה להעניק פטור מארנונה על מסגרות הדיור השונות,

הוסטלים ומעונות, שבהם חיים אנשים עם מוגבלויות. אני מקווה שהכנסת תתמוך בהצעת החוק.

להצעה זו יש שניים אשר מבקשים להצמיד את הצעתם. לפי התקנון, אתם גם מנמקים מהצד בדקה. אם הממשלה תתנגד לאחת ההצעות שלכם, תעמוד לכם הרשות לעלות על הבמה לשלוש דקות. אני מתאר לעצמי שאתם מוותרים על שלוש הדקות ורוצים שהממשלה תאשר. חבר הכנסת גילאון, הצעתו היא ההצעה הראשונה, ולאחר מכן,

שמח להיצמד לחבר הכנסת חיים כץ. אני מאוד אוהב להיצמד אליו. הצעת החוק שלנו, אני רוצה רק לתת דגש באותו דבר שחבר הכנסת כץ אמר בצורה מופלאה. אני מצטרף לכך. אבל לתת למוסדות נכי נפש בקהילה, אם יש מושג של untouchable או ה"טמאים" בקרב המוגבלים, הם האנשים שהם חולי הנפש, בעוד שמשרד הרווחה, חברים, סליחה. אתה מדבר מהצד, וזה מפריע לי.

חבר כנסת נפאע, חבר הכנסת גילאון נמצא לידך. השיקום הארוך, בדרך כלל, של אנשים מוגבלים או נכים מוטל על משרד הרווחה. הנה, תחום הנפש, שהוא כאמור הטמא, הקשה ביותר מבחינת המוגבלויות ומבחינת התפיסה החברתית את המוגבלות הזאת, הוא בטיפול משרד הבריאות. אני מודה שיש גם בחקיקה הזאת מעין, מה שפעם אמרתי לך, אדוני: זה דומה לחדר האוכל שקונה מן הפרדס את התפוזים, והוא מביא אותם לחדר האוכל ושם סוחטים את המיץ. הם קונים אחד מן השני, להעביר מכיס אחד לשני. ובכל זאת, בתנועה בין כיס אחד לכיס השני, מי שיוצא פגוע בסופו של דבר זו אותה קבוצה, במיוחד אותה קבוצה שאני מדבר עליה. על כן ההצעה הזו גם הועלתה כמה פעמים בכנסת השש-עשרה, כמדומני, על-ידי מי שהיה בעבר שר הבריאות, נסים דהן, ועל-ידי חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב בכנסת השבע-עשרה, וחבר הכנסת לשעבר רן כהן, וחבר הכנסת לשעבר חיים אורון. אני חושב שיש רק מן הצדק, ואני שמח שנתת לי את הזכות להיצמד לחבר הכנסת חיים כץ, להעביר את הצעת ההחלטה הזאת, אף שהיא נועדה לתקן את מה שלא היה צריך להיות מקולקל מראש. תודה רבה.

אתה הגשת את זה עוד ב-2009, כאחת מהצעות החוק הראשונות בכנסת זאת. חבר הכנסת ברכה, בבקשה. גם לך הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה תאגיד מעסיקים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם לי יש הזכות להיצמד לשני חברי, חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת גילאון. אנחנו אכן, כפי שהזכיר היושב-ראש, היינו מהראשונים שהגישו את הצעת החוק, גם על-פי הפ"א וגם על-פי התאריך. אבל זה לא העניין. אני חושב שזה חשוב שהכנסת תעשה היום צדק. הרי ההנחות האלה והפטור הזה היו קיימים במשך שנים רבות, עד שנכנסו לתוקפן ההנחיות החדשות לרשויות המקומיות, ואז החל תהליך מסורבל של מילוי טפסים, אישור של מליאת הרשות המקומית והגבלת הפטור או ההנחה לשלוש שנים. אני חושב שפה אנחנו עושים צדק עם אותם מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים, שלפחות יקבלו את הפטור מארנונה על מנת שיוכלו לקיים פעילות יותר טובה ויותר מעמיקה. אגב, אחד הדברים, אדוני היושב-ראש, שהיו, בוא נגיד בוטים ובלתי הגיוניים, שלמשל מוסד שעובד בפריסה כלל-ארצית היה יכול לקבל מעירייה או מרשות מקומית אחת הנחה או פטור, ומאחרת לא. בימים אלה, ימים של מצוקה ברשויות המקומיות, הנטייה של כמה רשויות היא לא לראות בדבר הזה דבר חשוב או בראש סדר העדיפויות. לכן חשוב שהכנסת תאמר את עמדתה, שהיא עמדה נכונה וצודקת, לגבי אותם ארגונים ומוסדות שפועלים לתמיכה בנכים ומוגבלים. תודה רבה, אדוני.

אדוני, יצחק כהן, סגן שר האוצר, עמדת הממשלה, בבקשה. האם עמדת הממשלה היא אחידה לגבי שלוש ההצעות, שהן זהות?

אני שמח לשמוע שמתייחסים לגופה של הצעה ולא לגופם של מציעים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החברים חיים כץ, יושב-ראש הוועדה, אילן גילאון, ניצן הורוביץ, דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, הצעת החוק מציעה להוסיף לרשימת הנכסים הפטורים מארנונה כללית את מרכזי היום ששוהים בהם אנשים עם מוגבלויות פיזיות, שכליות ונפשיות המקבלים קצבת נכות לפי פרק ט' בחוק ביטוח לאומי . אדוני היושב-ראש, הממשלה תומכת בהצעות חוק, ובלבד שהמשך החקיקה יתואם עם הממשלה.

אם הוא לא קבע, אם הוא לא יתואם, כן תומכת

אדוני, בשלב זה, יתואם. הוא מבקש ממך לתאם. אתה תתאם או לא תתאם. תביא את זה לקריאה ראשונה. יאמרו: לא תיאמת, אנחנו לא רוצים לתמוך בקריאה ראשונה.

חיים, זו לא פעם ראשונה, אדוני יושב-ראש הוועדה. תודה רבה. לא, לא, לפעמים הממשלה מבקשת שלקראת קריאה ראשונה יימחק סעיף זה ויבוא סעיף זה, או הסתייגות שלדבר יהיה פטור רק ליישובים הערביים ולא ליישובים היהודיים. יש כל מיני הסתייגויות שהן ברורות, שהן ספציפיות. רבותי, ובכן, אנחנו עושים שלוש הצבעות. ההצבעה הראשונה היא על הצעתו של חבר כנסת חיים כץ בנושא, חבר הכנסת חיים כץ, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלויות). נא להצביע בקריאה טרומית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלות),

20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית. בהתאם לתקנון, היא אמורה לעבור,

לוועדת הכספים. האם יש הצעה אחרת? ועדת העבודה והרווחה. השר מסכים? חבר הכנסת פיניאן, האם אתה מסכים, לוועדת העבודה והרווחה? אין הצעה אחרת, אז תועבר לוועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה. עכשיו אנחנו עוברים להצעתו המקבילה והדומה של חבר הכנסת אילן גילאון, שהוגשה יחד עם חבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת חנין,

הרבה לפני הצעתו של חיים כץ, ולא היתה הסכמת ממשלה אז. עדיין לא היתה הסכמת ממשלה. עכשיו יש הסכמת ממשלה, אז אנחנו מצביעים על הצעת החוק של חבר הכנסת אילן גילאון, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למסגרות שיקום לנכי נפש),

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למסגרות שיקום לנכי נפש),

2009,

אין מתנגדים,

אני קובע שגם הצעתך תועבר לוועדת העבודה והרווחה,

אנחנו עוברים להצעת חברי הכנסת חנין וחברי כנסת אחרים, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה. נא להצביע, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי

כבוד השר, בבקשה. האם שר התיירות רוצה להתייחס לנושא הזה? אני חושב שזה שייך למשרד שלו.

שב, שב. אני לא שופט בתוך הממשלה, יש לי ראש ממשלה

המדבר גם בשם הממשלה. השר מיסז'ניקוב יעלה ויבוא, ויאמר את מה שהוא רוצה.

אני לא רוצה לסבך אותך, בוגי, בקדנציה הראשונה בתעלולים פוליטיים.

שמייצרים אשלג, והפסולת התעשייתית, שזה המלח, שוקעת באגן, לכן גם המפלס עולה, ולכן היה צריך להחליט.

מה זה

הוא אומר את מה, כן, הוא אומר מה שכתבו לו. אין לי טענות כלפי סגן השר, שקורא מהנייר מה שכתבו לו, אבל בקצב הזה המשא-ומתן יכול להתנהל עוד הרבה מאוד זמן.

אחת נועדה לעזור למשרד האוצר לסיים בהצלחה את המשא-ומתן מול "מפעלי

לא, ברור, בתיאום.

בתיאום עם האוצר, אני הסכמתי על זה. אני רק לא מבין את הכוחניות הזאת. למה בתחום אחריות שלי עולה סגן השר לדבר במקומי,

אדוני, אנחנו מעבירים את זה as is לוועדת, לאיזה ועדה זה עובר? לוועדת הכלכלה. אנחנו מעבירים את זה. כשיגיע לקריאה ראשונה, אתה תחליט אם לתמוך בזה או לא, זה הכול.

תודה רבה. אדוני לא התנה תנאים. כבוד השר יצחק

אנחנו עוברים להצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון,

של זבולון אורלב,

בבקשה, חבר הכנסת אורלב. אדוני היושב-ראש,

המסייעות בבתי-חולים, במוסדות לנוער מפגר

לא יכולות לעזוב את המקומות.

במתכונת כפי שגובשה בוועדת החוקה, חוק

שלפיו יכול אדם להצביע רק בקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה ורשימת

לפי הצעת חוק פרטית זו של חבר הכנסת אורלב מוצעת כיוזמה של ועדת החוקה הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'

חבר הכנסת אורלב דואג, בצדק,

לבני ובנות השירות הלאומי שיוכלו לממש את החובה האזרחית שלהם ולהצביע

לא יכול שכשעושים החרגה

אם הם ירצו הם ילכו, לא אני, אני לעולם לא אלך. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, הדיון המרתק מי יכול להישאר חבר הליכוד ומי יצטרך לעזוב, הוא מרתק,

אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק חובת יידוע בדבר הימצאותן של מצלמות אבטחה וסייג למסירת מידע, התשס"ט 2009, של חבר הכנסת חנא

ביטאתי את דעתי שאני כופר במוסכמה הזאת. אני חושב שאנחנו עדיין במצב שבמקום שלא צריך, לא יכול להיות שהנורמה תהפוך לכך שהאדם הוא תחת surveillance, תחת מעקב תמידי גם במצבים

יש טענה, אדוני היושב-ראש, שהמעקב, ובמיוחד מצלמות, עוזר לפענח פשעים, וזה

אזהרה. זאת אומרת, אם זה מובן מאליו, אז למה שלא תהיה תלויה מודעה שמזהירה את האנשים או מיידעת את האנשים שהמצב הוא כזה? כלומר, כמו

אני מבין.

שבעצם זה לא הזמנה לכל אחד שיציב מצלמה, אלא

וכבוד האדם וחירותו, ולכן אני חושב שזו זכות בסיסית. אני יודע שזה לא יכול להיות וזה לא ניסיון לנסח חוק כולל להגנת הפרטיות,

רק יידוע, יידוע האנשים שיש מצלמה. כן. זה לא עולה בקנה אחד עם ההתפתחות הטכנולוגית שהיום אפשר לעשות מעקב אחרי אנשים

על כל דרישה של הכנסת,

אדוני היושב-ראש, אתה לא חושב שיש פה שערורייה? לא,

אני חושב שהשר לביטחון פנים רוצה לבוא ולומר שזה ביטחון הציבור. אני חשבתי שמדובר דווקא,

חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, שהתשובה של השר

יש יתרון שאני אשים אצלי במדרגות: יש פה מצלמות, שאחרים ייזהרו גם אם אין מצלמות.

שרים וחברי כנסת, אני לחצתי, וזה לא נרשם. כיוון שאני כל כך מעריך את, חבר הכנסת אבישי ברוורמן מודיע

מקבלים עובד זר, אחרי כחודש ימים הבחור נעלם, הגברת נעלמת,

מסתבר שהיא מצאה עבודה יותר טובה, או במקרים רבים, אדוני היושב-ראש, היא מוצאת דבר שבחורה בת 22, 23, מאוד טבעי שהיא תמצא, היא מוצאת אהבה. היא מוצאת אהבה.

לא צריך את יחידת "עוז" שתחפש אחריהן, הן פשוט חוזרות הביתה. והן נותנות עבודה איכותית. הן לא בורחות

28 בעד, שניים נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת בן-ארי

כמו מדד המחירים לצרכן, זה כולל בתוכו תשומות בנייה, זה כולל בתוכו את הדברים שבהם באופן אוטומטי הסל הזה צריך לעלות. הוא איננו מביא בחשבון את התוחלת הדמוגרפית, הוא איננו מביא בחשבון התפתחות, הוא איננו מביא בחשבון עדיין תרופות חדשות שיש להכניס לתוך הסל. כלומר ההצעה,

של יושב-ראש הכנסת ראובן

בהחלט. בשמו של שר האוצר יובל שטייניץ, בשם כל אלה אני מביא כמצווה את החוק הזה,

למשל אני, בחודש האחרון, מטפל במישהו שצריך את

אבל אם אין לנו עניין בדבר הזה, אז אני הצעתי אתמול לאוצר: למה ככה? בואו נוריד את הבלו על הסיגריות? בואו נכין איזה מלחמה קטנה כדי שתוחלת החיים לא תהיה כל כך ארוכה. אבל אין משמעות,

אם היא לא תהיה מלווה בנושא של איכות החיים,

אין לה שום

סגן השר,

היושב-ראש, מוכן לקחת סיכונים במערכת הביטחון, מוכן לקחת סיכונים מול אחמדינג'אד,

ואני רוצה ללכת ולהשתפר מול המלחמה, אפילו הייתי אומר: המניעתית,

בלחץ דם, בסוכרת, בסרטן, בתחלואים האחרים. ואת הדברים האלה אפשר לעשות, אם

של זהבה גלאון, ניצן הורוביץ, שלמה מולה, איתן כבל, דוד אזולאי ודב חנין, לשונה היא אותו הדבר. גם בהצעתו, כפי שנומקה בצורה באמת יפה על-ידי חבר הכנסת אילן

מכירה את רזי עבודת הכנסת מלגו ומלבר,

ולכן ההערה היא לא אליה. אני רוצה לומר משהו לזכותו של התקנון: לפעמים יש קונסטלציות,

הציבור בישראל יוכל להמשיך וליהנות מהרפואה המתקדמת ביותר בעולם". דברים נכוחים, נכונים, אני חותמת עליהם,

הדברים האלה נאמרו על-ידי מי שהיום מכהן כראש ממשלת

תרופות. לאנשים אין ביטוח משלים. אנחנו יודעים שהרפואה היא כל כך מתקדמת, טכנולוגיות חדישות כל כך מתקדמות, הן בכלל לא נכנסות לסל. הן לא משפרות את איכות החיים של האנשים. אני קוראת

ואז, לא פחות ולא יותר, אומרים לי: תשריין 1% לפגיות,

ואז אומרים לי אחר כך, שלתת 1% זבולון, זבולון, אדוני, חבר הכנסת אורלב, חבר

מוסיפים הרבה דברים לתוך הסל,

לכן, אני לא חושב שזה נכון שכרגע צריך לעשות חוק.

ישיב דברים קצרים חבר הכנסת גילאון.

אנחנו,

לא רוצה, אנחנו מייד הולכים להצביע. שיהיו כולם

24 בעד, 42 נגד, ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת גילאון לא עברה. אנחנו עוברים להצעת החוק של חברת הכנסת גלאון, והיא באותו עניין. נא להצביע. מי בעד?

תודה. לא. אני מאשימה את החינוך. אני מאשימה את החוסר-חינוך, ואני מאשימה את חוסר הלגיטימציה שאתם נותנים לחינוך בסיסי, כי אם הייתם פותחים את עיניהן אז גם הבנות והנשים לא היו נותנות את ידן

גם הליכוד. הליכוד לא חברתי, הליכוד מביא הצעות חוק, אבל כשמביאים הצעות חוק אמיתיות הוא בורח מהאולם. חברת הכנסת מירי רגב, כמה פעמים ברחת

שאתבדה. כלומר את מציעה דחייה של חודש בהצבעה אם סגן שר האוצר יגיד שבתוך חודש, זה מה שוועדת שרים מציעה. אוקיי, מאה אחוז. ואני מציעה שאנחנו ניפגש בעוד חודש ימים,

ואני בעניין הזה קוראת לראש הממשלה,

תודה, גברתי.

בבקשה, אדוני. אנחנו נמתין לתשובת סגן שר האוצר ונהיה יותר חכמים. לא, אני קראתי לסגן שר. אולי תציג למליאה, זה לא עסקה

הצבעה על הצעת חוק, גברתי,

בעוד חודש. זאת אומרת אין הצבעה, אנחנו לא מצביעים.

מדבר על מקלטים ומרחבים מוגנים וכן הלאה, שבהם המצוקה עוד יותר גדולה. אני מדבר על המיגון האישי שכל אזרח במדינת ישראל עשוי או עלול להזדקק

כך באה סדרת תרגילים. אני לא יודע אם תושבי מדינת ישראל ערניים לכך,

לדעתי, בהחלט בתוכנית שנראית לי ארוכת טווח,

וזה נכון שנהיה מוכנים כל פעם למלחמה,

באזור המרכז. זאת אומרת שהסכנה קיימת והאפשרות הזאת עומדת על סדר-היום,

אין ערכות מגן לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. אני חוזר ואומר: אין ערכות מגן.

זה עלול בהחלט לקרות. ואם זה יקרה, מה יהיה על 40% מהאוכלוסייה? האם זו לא חובתה המוסרית של מדינת ישראל,

צריך להתכונן

אבל זאת לא הנחת עבודה שהעולם צריך להניח שאנחנו מוכנים לקבל אותה.

אם זה בא כהצעת חוק לא תהיה לי ברירה אלא לבקש להצביע נגד, כי זה עניין תקציבי מובהק וביטחוני מובהק, שהממשלה אחראית לו. אז, יחליט חבר הכנסת שי: אם הוא מוכן להצעתי להעביר את העניין לוועדת החוץ והביטחון

מאוד אם נקבע מסגרת זמן,

שהוועדה תדון בכך אצל ידידי זאב בילסקי או במליאת הוועדה, ונשמע דיווח מעודכן. אני רק דוחה מכול וכול את תאריך היעד הזה.

עד אז יהיה צורך בפחות, אפשר יהיה למצות את הדיון בוועדה. אז

ששינסקי.

שעליית מחירי החשמל קרתה בניגוד למה ששר האוצר

לנו. אנחנו הצבענו על החוק הזה בשינויים, כולל בזה שתהיה קרן לטובת הרווחה,

אדוני היושב-ראש, אם חבר הכנסת בילסקי כבר הציע את זה, אני מוכרח לומר שבעניין של דיור בר-השגה באמת ובתמים יש הרבה דברים שהקואליציה לא

את זה וליצור אי-צדק בין מי שהפקיעו ממנו והשתמשו לבין מי שהפקיעו ממנו ומחזירים לו,

אני מציע להשתמש בזה לצורך ציבורי, לזוגות צעירים. נערב את ראשי הרשויות, שיוכלו, עניי עירך

צודק.

אוקיי, אנחנו לא מצביעים. ובכן, בעוד שלושה

לאור העובדה כי האנשים האלה זכאים לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית על-פי חוק השבות, והם זכאי שבות, אני מציע בחוק לתקן את חוק הכניסה לישראל באופן שיאפשר לזכאי השבות להישאר בארץ

אני נותן אפשרות להאריך את זה לתקופות של עד חמש שנים, כל פעם תושב ארעי יכול לבקש להישאר בארץ עד חמש שנים, שר

וזו דוגמה קלאסית, ואסביר אותה, עד כמה מערכות במדינת ישראל הופכות להיות יותר ויותר ביורוקרטיות, על דברים לא מובנים

יושב-ראש הסוכנות, אמרתי לו: האם אתה בעד להרחיב את התקנות, שכל מי שזכאי שבות יכול להישאר פה שלוש שנים,

לא צריך חקיקה עד שלוש שנים, מעבר לזה צריך

כל כך

כל כך צודק, כל כך טוב, כל כך חיוני, כל כך חיובי, איזה חוק כאילו ממליצים? לכן, הממשלה תומכת, ואני מציע לחבר הכנסת

היום כל זוג נרשם לנישואין באזור מגוריו, או אולי באזור המגורים של הוריו, ומה שקורה עד היום, כמובן זה גם עולה כסף, וזה ימשיך לעלות כסף,

אבל מה שקורה,

נכון להיום,

וזה אומר שלא בכל

אני מאוד מודה לך, גברתי.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני-משפחותיהם (תיקון מס' 4), התשע"ב 2011, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקריאה שנייה

אני מוציא קלסר אצלי במשרד, הרבה מאוד חרדים וחרדיות שיש להם תעודות מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אנשים מוכשרים, הם אומרים: אנחנו רוצים להתקבל

לא משתלבים. זה לא איזה, נכון, נכון. הצעת החוק מדברת על השירות הציבורי.

ואז אמרתי, יש עוד כמה חוקים, ואני אסביר לחברי הכנסת מה קרה עם זה, ובסוף גם נגיע

ועדת השרים החליטה ביום ראשון להפיל את החוק.

כשבממשלה מדברים על לשלב חרדים בעבודה? נניח שזה לא בסדר, נניח שבאמת החרדים

שלא תפתור את הבעיה, אם תפתור את הבעיה תוריד לי חלק מהנאום. יש אדם שלמד בישיבה הרבה שנים,

מה צריך מורה נהיגה? צריך לדעת

בעבודה.

החלטה של ועדת שרים נגד,

זה לא עולה כסף, זה לא יפתור את הבעיה. רק אמירה כלפי הציבור החרדי: תדעו לכם, מורי ורבותי,

השרים, חברי חברי הכנסת,

ואני מאמין שיש לה גם סיכוי לעבור את המשוכות הגבוהות שבדרך כלל מצפות להצעות חוק, מטפלת במציאות חדשה שנוצרה בזירה הציבורית ויש להתייחס אליה, וזה אולי

אחר, ולכן

נגע בפסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים, שהוטלו עליהם מגבלות מסוימות בתחום

כאמור, אין לנו הגדרה מסוימת בחוק לגבי העיסוק הזה, ולכן אנחנו מתחבטים איך להגדיר אותו, וממילא איך לאסור את השימוש לרעה ב"כוח"

בתיקון לחוק העונשין משנת 2004 הוסף

כלפי המטופלים שלהם. אני מאוד מודה לך, אדוני. תודה רבה.

בבקשה, אדוני השר. ישיב לך שר המשפטים יעקב נאמן. יש פה יותר דממה, בזמן שאף אחד לא מדבר, מאשר בזמן שרוב חברי

שקיימנו דיונים עם המציע, סוכם עם המציע על תיקון מצומצם יותר לסעיף 347א, שעל-פיו האיסור הפלילי של קיום יחסי מין בין מטפל למטופל, שבוצעו במהלך הטיפול או שלוש שנים אחריו, תוך ניצול

למציע על היוזמה שלו בהצעת החוק. תודה. אני מודה לך, אדוני השר. אנחנו נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור קיום יחסי מין בין מטפל אלטרנטיבי למטופל), התש"ע

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני קורא את הכותרת שהתקבלה, שאומרת את המלים האלה: "הסלמה בדרום בסוף השבוע האחרון", ואני שואל את עצמי שתי

שנורו "קטיושות" לאשקלון הוא הגיע שם למקום ואמר משהו בנוסח: נצטרך להתרגל. אמרתי: מנהיג מאבד את זכות ההנהגה שלו ברגע שהוא לא מגן ביטחונית על

ביום חמישי האחרון, 8 בדצמבר שנה זו, תקף כלי טיס של חיל האוויר מחבל מחוליה של ארגון הטרור "גדודי חללי אל-אקצא" ויחד אתו פעיל נוסף, פעיל "חמאס", כחלק

צה"ל הביע צער על פגיעה באזרחים, משום שאיננו פוגע בכוונה באזרחים, אך זה המקום להדגיש כי האחריות לפגיעה באזרחים בצד השני חונה לפתחו של ארגון ה"חמאס" בפרט וארגוני הטרור בכלל, המאפשרים או שואפים לפעול מלב אוכלוסייה אזרחית ולהשתמש בה כמגן אנושי. מובן שהמציאות הזאת

חברי חברי הכנסת, אדוני סגן ראש הממשלה,

שני הדברים האלה, בהקשר של פרס נובל, כרוכים זה בזה. כולנו צפינו בהתרגשות, אני מאמין, גדולה, בפרופסור שכטמן שקיבל פרס נובל בסוף השבוע,

רלוונטי, כי זה עלה גם קודם בכנסת,

הלוא מי שלא לומד את אותם לימודי ליבה, כרגע לא חשוב המניעים, הוא מגיע לעולם הגדול והפתוח נכה

אני חושב שזה בוודאי דבר חשוב שכדאי לאזכר אותו במקום הזה שבו זה

גם היום, יש בלי סוף פוטנציאל לחתני פרס נובל. הכשרונות כמו שהיו בעבר, אותו דבר. וגם האינדיקציה, היא לא מספיקה להיות בפרס נובל. השאלה היא אם

אני מאוד מודה לך.

חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה, ולאחר מכן ישיב השר משה יעלון בשם שר החינוך.

חברי חברי הכנסת וחברי גם להצעה לסדר-היום המבורכת הזאת,

שמלבד הישיבות הקטנות, יש לימודי ליבה מלאים

ישראל. אם אכן אנחנו מדברים רק על 20,000 תלמידים אל מול מיליון וחצי אחרים,

הכנסת,

זו עוד הזדמנות לברך את פרופסור דן שכטמן, את משפחתו, את הטכניון, את הקהילה המדעית-טכנולוגית בישראל, על ההישג שפרופסור דן שכטמן הביא ועל הכבוד הרב למדינת

החינוך המדעי-טכנולוגי משרד החינוך פועל על מנת לחזק את התחום בפניו אל העתיד, במטרה להפוך את ישראל כמובילה בתחום. בתוך כך החלה לפעול עוד בשנת הלימודים תש"ע תוכנית

כמו כן, במסלול לתלמידים

ז' ועד כיתה י"ב, שמטרתו להגדיל את שיעור התלמידים שמסיימים עם תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית, חמש יחידות במתמטיקה, חמש יחידות בפיזיקה, חמש יחידות במדעים וטכנולוגיה, במסגרת זו ניתנה תוספת ללימודי

עבודת חריש עמוקה בתחום הזה. המגמה חיובית, וכך גם התוצאות. מבחני המיצ"ב תשע"א הם עדות ראשונה להתקדמות בהישגים ולצמצום בפערים.

"מעיין החינוך התורני" במבחני המיצ"ב. כ-110 בתי-ספר מרשת זו השתתפו בבחינות בעברית ובמתמטיקה בכיתה ה', וכן בבחינה בעברית בכיתה ב'. בנוסף, נבחנו כמדי שנה 45 בתי-ספר חרדיים שאינם משתייכים

בהצעת החוק כפי שהוצגה פגמים רבים, לדעת שר החינוך. כותרת ההצעה מטעה, שכן החוק בעיקרו מרע את המצב הקיים בכך שהוא פוגע בחינוך הציבורי ולא מחזקו או משפרו במאומה. יש בהצעת החוק משום פגיעה בלימודי הליבה בכל מוסדות החינוך. על כן היא לא

תודה רבה לך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת,

איזו אמירה בעניין "תג

איך לא? וכמובן האוצר לא נמצא פה ולא מתמודד עם הבעיה האמיתית, מ"אגד" ו"דן" להתנות את המשך רכישת האוטובוסים מכספי הקרן בתחרות בין היצרנים בארץ ומחו"ל.

שהיה פעם איזה קמפיין להעדיף כחול-לבן.

אנחנו שכחנו מה זה כחול-לבן בזמן האחרון. כנראה היה פעם.

מזה. מאוד

אבל, חברים, לא בכל מחיר. כאשר 1,000 משפחות

למצוא את עצמן ללא מקור פרנסה,

מדי. אנחנו לא יכולים להוביל מדיניות אמביוולנטית, מצד אחד לבקש להילחם בעוני ובאבטלה, ומצד שני לקדם מדיניות הפוכה, מדיניות שבמודע יוצרת אבטלה. כבוד השר

הזה ותציל את המשפחות האלה מחרפה.

אדוני השר.

אחרי תשובת השר. אחרי תשובת השר תהיה הצעה

לה. באופן אישי אציין שאני מכיר את מפעל "מרכבים",

והוא ממגן את האוטובוסים הדורשים מיגון במדינת ישראל

מאחר שהתוודעתי לזה באופן אישי דרך

לסדר-היום בנושא מפעל "מרכבים" תעבורנה לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

נעבור להצעות לסדר-היום מס'

בנושא: הלנת השכר של עובדי מפעל

המפעל הזה מייצר שקיות ניילון ויריעות ניילון. הוא מעסיק 160 עובדים. 80% מהתוצרת של המפעל היא ליצוא, המפעל מצליח, עובד 24 שעות ביממה, וכפי שאמרתי, רוב הייצור הוא ליצוא.

מונה כונס תפעולי למפעל, בנק הפועלים תרם 1.5 מיליון שקל בשביל להפעיל את המפעל הזה

מסוימת,

הוא לא בר-קיימא. המפעל הזה הולך להתמוטט בקרוב

תודה רבה, אדוני. הדובר הבא הוא חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, באותו עניין. אחריו, חבר הכנסת עמיר פרץ. עם כל המאבקים

שיחפשו, אין לו, אין שום בעיה מיוחדת עם בעלי הון,

כן. אז זה מבחנם של הממשלה, של האוצר ושל המדינה, ובו הם צריכים להתערב. אני שמעתי את ראש הממשלה מסביר ומתפאר בכביש 6,

חיזקנו את הפריפריה. הפריפריה לא מתחזקת לא בכבישים ולא בשאר הדברים

במקומות שאנחנו כל כך עמלים כדי לקרב בין בני-אדם. אבל אין ספק שנשאלות כאן שאלות רבות. אני קיימתי שיחה עם ראש עיריית נצרת-עילית לפני כמה דקות, לפני שעליתי הנה, כדי לברר את המצב במפעל, ואכן מונה כונס מפעיל למפעל. הכונס קיבל כ-1.5 מיליון שקל הזרמה זמנית כדי להפעיל את

אזהרה לפני שינוי דרמטי במצבה הכלכלי, הרי לא יכול להיות שאנחנו נקום עוד פעם עם "פרי הגליל" ואחר כך נקום עם "סלינה" ונקום עם מפעלים אחרים.

השר לבדוק את הנושא. מהבירורים שהעלה עד כאן, ובעיקר מיחידת הממונה הראשי על יחסי עבודה, נמצא כי שלשום התקיים דיון בפני כבוד השופט בורנשטיין בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב

אך אם חס וחלילה אכן הדבר יקרה, ללא קשר לתוצאות ההליכים בבית-המשפט, משרד התמ"ת על כל שלוחותיו, כולל שירות התעסוקה, יתגייס במידת הצורך, והלוואי שלא יהיה צורך, לסייע למצוא לעובדים מקום עבודה חלופי. תודה רבה, אדוני השר.

בהתאם לרצון, לוועדה או להסיר מסדר-היום. איך שרוצים.

הודעה שלישית ואחרונה: ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: הצעת חוק שירות המדינה (מינויים, תואר אקדמי רלוונטי), אשר הוסבה מהצעת

אנחנו נוטים להתייחס להשפעות הסביבתיות ולהשפעות הבריאותיות הידועות מהחומרים המסוכנים האלה. הדוח הזה מציג אספקט אחר, פן אחר, של הסיכון בכל החומרים המסוכנים באזור מפרץ חיפה. הם עשו הערכה. הדוח הזה מגיש הערכה של הנזקים הכספיים-הכלכליים,

דליפה מכלור, ההערכה היא בין 0.9 מיליארד שקלים ל-1.8 מיליארד שקלים. זה מחקר שנערך בתור מחקר מבוקר על-ידי

מאחר שזמני עבר, אני, סיכום. הסיכום הוא שמפרץ חיפה הוא חבית חומר נפץ,

מבחינה בריאותית, מבחינת איכות סביבה, מבחינת סיכון כלכלי,

האלה, גם לסביבה, המפגעים האקולוגיים, וגם לבריאות, וגם על הנזקים

לתת מענה להגנת האוכלוסייה בשעת פיצוץ או תקלה או כל סיבה או נסיבה אחרת על רקע ביטחוני או על רקע אקולוגי. לכן הגיע הזמן שבאמת אתה והשר ארדן תשלבו ידיים ותביאו לממשלה

הדוח הזה. כי המסקנות הכלכליות, בוא נגיד, הסיכונים או הפחתת הסיכונים בדרך כלל אמורים להיות מתורגמים על-ידי משרדים אחרים. אני עוד

בהחלט השתדלתי לקחת את זה למקום שיוצר הרבה פעמים בעיות גם, היום הרי כולם משתמשים בעובדים: דורשים ממפעל משהו שעלה כסף, בעל-הבית שולח את העובדים, ואז צריך לוותר לבעל הבית על כל דבר ובלבד שהוא לא ייאלץ,

חומרים מסוכנים מאפשר

באמצעות הדרישה לקבל היתר רעלים, דרך ההיתר הזה, אנחנו דורשים מהם למגן את החומרים המסוכנים. ובהקשר הזה, לאחרונה המשרד פרסם קריטריונים ברורים, שבהם נקבעו מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון קיימים לבין אוכלוסייה, וכפי שאמרתי, אותם מפעלים נדרשים יידרשו לבחון את

בהתמקדות במכל האמוניה של "חיפה כימיקלים", על-פי הנחייתי, המשרד שכר חברת ייעוץ, זה כבר קרה לפני למעלה מחצי שנה, לביצוע בחינה אסטרטגית וניתוח היתכנות של חלופות למערך האמוניה

לצמצם שם את הסיכונים כבר בשנה הבאה, ב-2012,

רק 50% מכלל מכולות הברום המיוצאות, וההפחתה תלך ותימשך, עד שבשנת 2016 יעברו דרך נמל חיפה רק 30% מכלל מכולות הברום הנשלחות

אין ספק, כפי שציינו כאן והדוח מציין,

כדוגמת חוסר בהסדרה תכנונית של מסוף הכימיקלים בנמל חיפה, שלצערנו איננו מאפשר הטמנה של מכל האתילן בנמל. אנחנו על זה

ובריאות.

שדב חנין עומד בראשה. אדוני, יש לך איזה התנגדות לוועדה משותפת?

אנחנו חייבים להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת

כל אחד מאחל לעצמו ולהוריו שיגיעו לימים טובים ומבוגרים,

כאשר הם מגיעים לימים טובים ומבוגרים, באופן טבעי הם צריכים סעד

פעם היו זורקים אנשים כאלה למושב זקנים. האסקימוסים מוציאים אנשים כאלה לקרח שיקפאו שם, כך שמעתי פעם באגדות.

האסקימוסים בארצות הקרח. כך

שלי לא פחות משאתה השקעת בילדים שלך, בקושי הבן שלי הרים אלי טלפון לפני שנסעתי ואמר לי: אבא,

אני רוצה להגיד לך שלום

וכשאני אחזור אני אודיע לך. אז הוא אמר לו: אתה לא תיפגע אם אני אענה לך?

הם נהיים כל כך קשורים אליהם, הזקנות לעובדות הסיעודיות והזקנים לעובדים הסיעודיים, שאפילו כשהם לא יודעים את אותה השפה, אני מכיר איש זקן שכבר שנה שלמה יש לו עובד סיעודי שהגיע מרומניה, עם

הרי האנשים האלה יוצאים לחופש או חוזרים הביתה ואין להם מחליפים, אין להם מחליפים, כי המדינה לא נותנת אישור.

הזאת או לסוג העבודה, את זה צריכים אנשי המקצוע במשרד העבודה או במשרד הפנים להחליט. אבל לא ייתכן מצב שבו מצד אחד מדינת ישראל מוצפת ב-50,000

כדי אלפי דולרים, וכי חלק הארי של הכספים הללו מגיע בדרך לא ברורה אף לידי גורמים מתווכים בישראל. התמריץ הכלכלי האמור יצר מצב שבו לעוסקים בתחום העסקתם של עובדים

היתה ברירה מעשית,

הוא בחר לעבור לעבודה בלתי חוקית, עם כל ההשלכות השליליות של תופעה זו על העובד עצמו, על עובדים ישראלים פוטנציאליים, שמקום עבודתם

לתיווך והשמה של עובדים

בקשר להגדלת אפשרויות התעסוקה

ישראלים,

לשינוי שיטת העסקת העובדים הזרים בענף הסיעוד.

לכך מונה צוות בין-משרדי,

משרד התמ"ת, המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים

אם עקב פטירת המעסיק,

ואשר לא מיצו את תקופת עבודתם החוקית במדינה, וזאת טרם הבאתם של עובדים זרים חדשים מחוץ-לארץ. לצורך זה נקבעו בנוהל כמה הוראות המגבילות את האפשרות להביא עובדים

שבמדיניות כללית, כי בשנת 2011/12 ניתן יהיה להביא לישראל עובדים זרים חדשים מחוץ-לארץ בשיעור של עד כ-10% ממספר העובדים הזרים שהיו רשומים בישראל בענף הסיעוד ביוני

בתמצית, ניתן לומר כי עד כה בחינת יישומו של הנוהל מלמדת כי יישומו

יישום הנוהל הביא להשמה ערה של עובדים זרים

יישום הנוהל תרם לכך ששיעור ההשמה של הלשכות הפרטיות הינו גבוה,

באופן

הוא: מחסור במשרות לאלפי מורים במגזר החרדי,

אחת מהבעיות, אבל בשביל כל מורה ומורָה שמחכים שנים כדי שיקלטו אותם ויעסיקו אותם במלאכת ההוראה באחד מבתי-הספר,

זאת טרגדיה שנהפכת

ומורים במגזר הערבי. עכשיו אתה אומר 11,000 מורות בלבד.

אני אומר שזה לפי "עמותת, אין בעיה, בסדר.

תיכף אני אגיד לך מה אומר משרד החינוך, הנתונים של משרד החינוך. אגף החינוך הערבי אומר שבשנת הלימודים הנוכחית הוגשו למשרד החינוך

ועבריים, יש שם מחסור באלפי מורים ומורות, ואתה יכול להעסיק מורים ומורות ערבים. אני לא מדבר

החינוך, ובאמת, משרד החינוך יתכנן איזו תוכנית חירום כדי לפתור בעיה קשה זו. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני. הנושא שהעלית, בעיקר שהמורות יוכלו להיקלט, המורים והמורות, במגזר

ל-400 אקדמאים מדי שנה. השנה אף חודדו ההנחיות, והמכללות הערביות התבקשו להגביל את הכשרת האקדמאים למסלולי בתי-ספר יסודיים,

וכן לייעד את קליטתם להוראת

7,391 הן של נשים. כלומר, 89.5% ממגישי הבקשות הם נשים. מתוך כלל מגישי

במדעים ובמתמטיקה. מדובר בתוספת של מעל 4,500 שעות, 4. בשל צמצום במספר התלמידים בכיתה ל-32 תלמידים, בחינוך היסודי, שכבות ג', ד', ה'

הלימודים תשע"ב, פוצלו במגזר הלא-יהודי 461 כיתות,

בבקשה.

בעד, לוועדת החינוך, נגד,

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.

אם כן, הנושא של מחסור

בכמה הצעות בשם הממשלה, להציג אותן בכבוד רב. אדוני סגן שר הבריאות,

על סדר-היום את נושא

"איחוד הצלה", כשברשות המתנדבים ערכה מאוד משוכללת עם ציוד רפואי מתקדם שניתן להם על-ידי הארגון. הם מגיעים בתוך שתיים-שלוש דקות בממוצע לכל חולה או פצוע בישראל ומתחילים להעניק לו בהתנדבות מלאה טיפול רפואי ראשוני. אנחנו יודעים שהדקות הראשונות,

לכן, כשאמרתי שהמדינה עדיין לא השכילה, בכך אני מחריג את סגן שר הבריאות. אני מבין שהוא יעלה וגם יגיד את דבריו בעניין הזה, שהוא לוקח את הסוגיה לטיפולו בשנים האחרונות. המתנדבים

כאלה ואחרים, ובמצבי חירום יש צורך בסיוע ועזרה של כל מי שיכול להושיט יד מסייעת. אין ספק שהמדינה חייבת לאמץ גוף כזה של מתנדבים, שבשעת חירום ובשעה רגילה

ולדאוג שכל המידע על

בצורה מסודרת. אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל מיני תחרויות שכנראה יש מסביב לגוף הזה, ולא

היה שיתוף פעולה ממד"א, אני חייב להגיד את זה מייד. היו לי שיחות קשות אתם. עדיין לא הפסקתי, אני באמצע משא-ומתן, נדמה לי שיש חוק מגן-דוד-אדום, נכון?

היות שזה חוק רק למד"א, מגן-דוד-אדום, אז אי-אפשר, צריך להכניס את זה

אני מקווה מאוד שאנחנו נגמור את כל הדברים האלה, את התקציבים והקריטריונים,

אני רוצה לציין עוד דבר אחד. משרד הבריאות הקים ועדה לדון בסוג